היום ה-26 ביוני 2022 למניינם, כ"ז בסיוון התשפ"ב. אנחנו פותחים את הדיון על הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון החזר דמי נסיעות עבור